שלום לכולם,

על סדר היום: מעקב אחר יישום התכנית הלאומית להתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי. אני שוב מתנצלת על האיחור,

אפשר לחשוב שאני ליטפתי את הקואליציה בדברים שלי. חברים תקשיבו, אני לא חושב שאני תייגתי. זה בסדר שתגידו, הכול טוב. אני פשוט רוצה להתנצל מהסיבה הפשוטה, הדיון היה צריך להתחיל ב-13:30 והוא היה צריך להסתיים ב-15:00. מחכים לי 15 אנשים במקום אחר.

אבל לא אמרת מילה וחצי מילה על כל מה שקרה, כי כל מה שהצגתם כרגע, עטפתם אותו במשהו כלכלי, משהו במצוקה וכו'. כל מי שהתפרע ושרף וזרק אבנים הוא בכלל לא במצב לא נורמטיבי.

היהודים שזרקו אבנים - - - חברת הכנסת קטי שטרית, אני אתן לך את זכות הדיבור. אני רוצה להגיד תודה רבה לסגן השר. קודם כל המנכ"ל נמצא כאן, היה גם לכל אורך הדיון הקודם. יואב הולך אבל הוא כאן מ-13:30. אני אסביר לך למה איחרנו בשעה היום, כי נתתי לכל חברי הכנסת לדבר ושמרתי על זכותם. יואב נמצא כאן מ-13:30 וחיכה שהדיון הזה יתחיל, בדיוק כמוכם, ולכן אני משחררת אותו לענייניו. זה זלזול. לא, הוא האחרון שאת תגידי עליו שהוא מזלזל. זה שאתם מזלזלים בוועדות.

כשאתם הייתם באופוזיציה הקשבנו לכם. זה פשוט לא יאומן כמה אתם דורסים ודורסנים. לא מירב ולא קטי שנכנסה שעה וחצי אחרי שהתחיל הדיון, ולמרות זה נתתי לך לדבר. תסלחי לי, חייל איים בלהתאבד. זה היה יותר חשוב לי מאשר להיות אצלך, בסדר? עם כל הכבוד, את לא תפריעי לי, בטח שהגעת באיחור לדיון. יש לך זכות דיבור עכשיו שלוש דקות, את מוזמנת.

הוא לא נמצא כאן. אני אדבר לקיר? למי לדבר? יש כאן את מנכ"ל המשרד. יש לך זמן לדבר שלוש דקות. או שתדברי או שתצאי החוצה. את לא תגידי לי לצאת החוצה. את תתפלאי. אז את תשתמשי בבריונות. אני לא אשתמש בבריונות. זה מה שאת עושה.

יש לך שלוש דקות לדבר. את נתת לו לצאת. הוא מבצע מדיניות של הדרג המדיני. אל תצעקי עליי. הדרג המדיני פה, מה אמר? הוא דיבר על פשיעה פלילית. לא הזכירו לחלוטין את הפשיעה הלאומנית שהתרחשה פה, והיא הפצצה המתקתקת כי אין שום טיפול בנושא הזה. הרי דיברו על מה? נתנו אב טיפוס נניח של מי שמבצע פשע. מה שקרה במאי זה היו ילדים נורמטיביים, סטודנטים, אנשים משכילים, ילדים של בעלי עסקים. אני רוצה להזכיר שרק אתמול בעיר לוד אישה ברכבה נוסעת ושני נערים ערבים מהגשר זורקים עליה, פוצצו את כל הזכוכיות. מישהו הזכיר את זה בתקשורת? אף אחד לא הזכיר את זה בתקשורת. ילדים שנמצאים בבית ספר שנקרא מעוז חיים, יידו עליהם אבנים, על כל הילדים. אף אחד לא אמר כלום. כשאתה הצגת,

את התוכנית שלך, בכלל לא דיברת על מניעה. לא ראיתי שם מניעה. אתם תמיד כאילו כיבוי השריפות. אני דווקא מצפה,

ממשלת שינוי, כל הסיסמאות שדיברו עליהם, אז ציפיתי לאיזשהו באמת משהו מניעתי, לדוגמה, להיכנס קצת למסגדים ולהפסיק את כל ההסתות שזה משהו שקרה וגם עצרתם את האימאמים מלוד. לא נעשה עם זה שום דבר. כלום. הרי רק כשהשב"כ נכנס, אז קצת אפשר היה להבחין באיזושהי תזוזה שם. אני לא רואה פה שום דבר מניעתי, אני רואה מצב שבו איבדתם לחלוטין את גורם ההרתעה. אין גורם התרעה. נכנס שוטר, מבקש תעודת זהות או משהו כזה, אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, שזה כבר סיפור אחר לגמרי. אנחנו רואים אלימות מילולית קשה מאוד כלפי שוטרים. לא רואים שום דבר בנושא הזה, שום תזוזה. מבחינתי אלימות פיזית ואלימות מילולית היא היינו הך. זה שנכנס שוטר ומבקש לבצע איזושהי פעולה, אתם הרי כבלתם את ידיהם של השוטרים. תודה רבה. דיברו הרבה יותר ממני ולא הפסקת. תאמיני לי, את מדברת מלא. את יודעת מה, עזבי. כל הדיון הזה הוא פוליטי לחלוטין.

חברת הכנסת אורית סטרוק, בקשה. מירב, אני מאוד מצטערת שסגן השר הלך. דווקא בגלל שאני מעריכה אותו רציתי שהוא ישמע אותי. אני חושבת שחשוב שהוא ישמע גם את הגישה שלנו, של האופוזיציה. לא נותר לי אלא לדבר אלייך, את כיושבת-ראש הוועדה, יש לך גם כן סיי ואת גם כן יכולה לקבוע סדרי עדיפויות. אני רוצה להגיד שהתוכנית בגדול לטיפול בפשיעה במגזר הערבי היא תוכנית טובה. בגדול היא טובה. יש לה בעיה מובנית אחת שרב בה הנסתר על הנפתר. אתם שמתם פוקוס על הבעיות. אין לכם באמת פתרון. אתם עוד לא יודעים איך אתם פותרים את בעיית המכרזים ולא איך אתם פותרים את בעיית ההלוואות בשוק האפור ולא איך אתם באמת פותרים את איסוף הנשק וכו'. פשוט אחרי הממשלות הקודמות שעשו את הכול כל כך מצוין, אז לא נשאר לנו מה לעשות. נו באמת, קצת פרופורציות.

קצת אמינות במה שאת אומרת. טיפה אמינות. מיכל, אמרתי שהתוכנית טובה וישר את מתנפלת? לא הבנתי מה את רוצה. תני לי לדבר כמו בן אדם. אני חושבת שמה שהיא אמרה בעניין הזה, זה שחסר לה הצעדים האופרטיביים. נכון, בדיוק. וזה בסדר, כי הוועדה הזאת תעקוב אחרי הצעדים האופרטיביים, אבל זה בסדר גמור מה שאמרת. אז לכן לא הבנתי מה מיכל רוצה. חסר לה נגיד צ'יינג'ים, אז איך בעצם עושים את הצ'יינג'ים.

המכרזים, הבנתי, איך עושים.

יש פה פוקוס על הבעיות וברוב הנושאים אין פתרונות. אני אומרת בדיוק את מה שאת אמרת, מירב. צריכים לעקוב ולראות איזה פתרונות באמת יעילים ונכונים יביאו. אחרי שאמרתי את כל זה על הנושא שהוא באמת חשוב, הנושא של הפשיעה במגזר הערבי, אני מבקשת, דורשת ואני אומר בעיקר לך מירב, כי מאוד הצטערתי לשמוע שזה הנושא של המשרד לביטחון פנים. אני מבקשת שהנושא של הוועדה לביטחון פנים, לפחות אחד הנושאים שהוא שם עליו דגש לא פחות מהטיפול בפשיעה במגזר הערבי, זה הטיפול בבריונות הלאומנית, בלאומנות, בטרור הלאומני הפנימי שקורה פה בתוך מדינת ישראל, שאת השיא שלו ראינו בפרעות באייר, במאי, אבל הוא מלווה אותנו לכל האורך, החל מההתקפות על כל מיני בחורים חרדים שהלכו ליד העיר העתיקה עוד לפני שהתחילו הפרעות, וההמשך בכל מה שקורה עכשיו כולל מה שקרה אתמול עם זריקת בלוקים על רכב שנסע בלוד, כולל הירי שכבר דיברתי על זה. חבל לי מאוד שיואב לא שמע את זה, שיורים על הבית של ניצול לינץ' והמשטרה פותחת תיק שהנושא של התיק לפי המשטרה זה ירי בשטח בנוי. בעיניי זה לא פחות חמור, מחילה, מזה שירו על הבית של ניצב חכרוש. זה לא פחות חמור. בן אדם הוא ניצול לינץ', הוא מגיע למשפט של הפורעים שפגעו בו, ובמקרה ירו בדיוק על הבית שלו ומדינת ישראל שותקת. איך קורה דבר כזה? אז אני אומרת, יש לנו פה אירוע נפרד,

וזה קטי מאוד צדקה. האנשים שנעצרו והאנשים שהיו פעילים, הייתי בבית של בן אדם בעכו שאני מכירה אישית. הוא אומר לי,

הלינץ' היה מתחת לבית שלי והשכנים שגרים איתי בבניין היו שותפים בו. זה לא אירוע של פרוטקשן, זה לא אירוע של פשיעה, זה אירוע של אנשים נורמטיביים. אני מבקשת ממך, מירב, את תייחדי דיונים לנושא הזה ותדרשי תשובות מהמשטרה, ואת עם הכוח שלך תמקדי אותם בזה, כי לא יעלה על הדעת שאנחנו לא נשים על זה פוקוס מאוד רציני.

אני רוצה לומר שבתוך האירוע הזה צריכים לשים פוקוס מאוד חזק על עבירות הסתה, בין שזה הסתה במסגדים, בין שזה הסתה בטיקטוק שאנשים עושים, פוגעים ביהודי ומשגרים לכל העולם, הנה פגענו בו ותראו, וזה היה חגיגה שלמה. אני מבקשת שגם על זה יושם דגש. זה בושה שהמשרד לביטחון פנים לא שם את זה כנושא מרכזי. זה בושה ואני מבקשת שהוועדה תשים את זה כנושא מרכזי. תודה רבה. חבר הכנסת שקלי, בקשה. עוד דיון שהוא בעיניי סופר חשוב, שמצטרף לדיון בבוקר ומוכיח גם למרות שזה נולד עקום, עדיין הוועדה הזאת היא סופר חשובה. דבר ראשון אני רוצה לחזק את ניצב חכרוש שאני הייתי מזועזע לשמוע שהעזו לירות על הבית שלו. בעיניי אירוע איום ונורא. אני חושב שראינו היום יעדים מאוד משמעותיים ורלוונטיים שהוצגו על ידי השר, התייחסות רצינית של סגן השר וגם של המנכ"ל. כמה הערות קטנות.

יש פער דרמטי, מהותי בין היעדים שהציג המשרד לביטחון פנים, כל מי שדיבר מהמשרד לביטחון פנים לבין התפיסה שהציג המפכ"ל.

שני ארגונים שהם לא מסונכרנים. אני אתן דוגמה. אמר בר לב, צמצום פשיעה ואלימות ברחוב הערבי, יעד ראשון. המפכ"ל אמר, אזרח תחילה. אחר כך היה מיטוט משפחות הפשע. אצל קובי שבתאי זה היה שיטור מותאם. צמצום תופעת הפרוטקשן, הוא דיבר על קהילות - - -. איסוף נשק בלתי חוקי, הוא דיבר על ייעוד טכנולוגי. זה לא מסונכרן, אז צריך לראות שהמשרד לביטחון פנים, הוא מכתיב את המדיניות למשטרה. אני לא יודע אם שמת לב לזה אבל אני מסתכל על זה מהצד,

הוא ממדינה אחת, הוא ממדינה אחרת. הם לא מדברים כאילו זו אותה מדינה. דבר שני, בכל נושא הענישה, איפה פה הפרקליטות בדיונים האלה? בלי ענישה משמעותית בבתי הכלא, בלי שהם יהיו צד בתוך האירוע הזה, אני מקווה שבנושאים האלה שישבו פה ויתנו דין וחשבון לנבחרי הציבור ויציגו איך הם מתכוונים גם להיות חלק במאבק בפשיעה ולסייע לנו. גם במצגת של המשרד לביטחון פנים וגם בזו של המפכ"ל יש הערכת חסר של הרכיב הלאומני בכל מה שקשור לנעשה במגזר הערבי. א', זה לא מחולל ישיר אלא זה מחולל עומק. הוא לא קשור באי שוויון גם אם אי שוויון עשוי להשפיע עליו, אלא הוא פונקציה של חזון לאומי, בחלק מהמקרים גם חזון איסלמיסטי שבעצם אפשר גם ללמוד אותו ולהכיר אותו דרך למשל מסמכי החזון משנת 2006, ועדת המעקב,

מוסאוא שבעצם מערערים על עצם הלגיטימיות של המדינה הזו. למה אני מחבר את זה? כי אחמד טיבי דיבר קודם על המדינה כמונופול של כוח. איך זה מתכתב אם חברי כנסת לא מסוגלים לגנות לינצ'ים באזרחים אחרים במדינה? ואיך זה מתכתב עם זה שאנשים עושים לינצ'ים ואז הם הולכים לחזק אותם בהפגנות תמיכה? אז מה המסר שעובר לאזרח הערבי? לינצ'ים זה בסדר? אז אם לינצ'ים זה בסדר ולירות ליהודים לתוך הבית זה בסדר, אז איך אחר כך נאכוף את הפשיעה במגזר הערבי? זה לא יכול להיות שעושים פה

אין הפרדה בין הדברים. או שאתה מכבד את המדינה ומכבד את מוסדותיה או שלא. אני רוצה לומר פה מי היה יוצא דופן לחיוב, וזה עיסאווי פריג'. עיסאווי פריג' לא דיבר, אוקיי, לינצ'ים סבבה וירי לבתים של יהודים סבבה, אבל בתוך המגזר.

הוא אמר, אלימות, אני מגנה את זה.

כשאת ניצבת ומחזקת את האנשים שם בעכו, וכשאיימן עודה מדבר בערבית על האינתיפאדה והשבאב ומדבר על העצים שנשרפו, בכל מיני רמיזות לזה שזה בעצם דבר חיובי, אז תסלחו לי חברים, אתם חלק מחולל של האלימות. אתם מחוללים אלימות. אתם לא יכולים לכבול דיון אמיתי על הכאב של הפשיעה. אתם חייבים לסובב כל הזמן. תקשיבי, אין אצלי גזענות. מי מקרב ערביי ישראל שהוא יהיה שותף, הוא ימצא בי חבר, ומי שיהיה לאומן,

אז מה שנקרא - - - בדיוק כשיהיה כנוע לך ולדעות שלך. עאידה, אני רוצה להפנות אליך שאלה מאוד רצינית. דובר פה על צעירים חסרי מנוח וחסרי תעסוקה. אני חוזר לדיון של הבוקר על הפער בכוח אדם במערך כבאות, על הפער בכוח אדם במשטרה ועוד כהנה וכהנה. האם עאידה תומא סלימאן, את תעודדי צעירים מהמגזר הערבי לעשות שירות אזרחי במערך הכבאות? לא.

תודה לך. אמירה חשובה. תודה. את חלק מהבעיה.

ייאמר לזכות אוסאמה סעדי שהיה כאן עם נציג הכבאות, ואמר שהוא כן ליווה את העניין הזה של שיתוף של המגזר הערבי. מה זה שייך כבאות? לא, כי הוא בא והוא האשים את כל המגזר, אז אמרתי על אוסאמה. אפשר לעשות שירות אזרחי בכבאות. לכו למד"א, לכו למשטרה וירגישו חלק. הוא רוצה קודם כל להגיד שיש פשיעה כי עאידה תומא לא תומכת בשירות אזרחי. הבנו. חברת הכנסת מיכל רוזין, בקשה. תודה רבה. מה שכואב לי בדיון עכשיו, זה שיש למעלה מ-80 נרצחים. אני לא רוצה לטעות אם זה 81 או 83 אבל למעלה מ-80 מתחילת השנה, והדיון פה עכשיו הוא לא מוקדש להתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי. אנחנו שומעים פה או את הלינקג' שנעשה פה על הפן הלאומני, אני לא מוחקת אותו ויש אותו והוא קיים בחברה הישראלית, והסכסוך הישראלי-פלשתיני הוא קיים בתוך גבולות ישראל, מחוץ לגבולות ישראל ואפשר לדון בו ואני אשמח לדון בו שעות ארוכות ואני עושה זאת רבות. אני חושבת שלקחת את הדיון מפה לנושא הזה, זה קצת בריחה מהעניין. זה מצד אחד.

חבר הכנסת אזולאי שאומר לנו, צריך לטפל בפשיעה הערבית כי חס וחלילה זה יזלוג גם אלינו.

כל עוד הם נלחמים אצלם, יורים אחד בשני, הורגים אותם, זה בסדר, אבל אם זה יעבור את ואדי ערה וחס וחלילה יגיע ליישובים שלנו, אז אנחנו צריכים חס וחלילה שזה לא יזלוג אלינו. כן שיקלי, אני מבינה שקשה לך לשמוע. לא, אני מאחר גם. אגב, הוא יושב פה מ-09:45.

אתם מאשימים את סגן השר שזה אישי ונגד האופוזיציה וכדומה. אולי תגידי מילה טובה על זה שאני הייתי בעד הדיון ובעד הצעדים ובעד הכול ורק אמרתי שאני מבקשת שיטפלו גם במשהו שהמשרד לביטחון פנים לא הודיע שהוא הולך לטפל בו.

מה שקפצתי עליך זה בכלל עניין אחר, זה העניין שאת יושבת פה אחרי שנים בקואליציה, אחרי שבוא נגיד 12 שנים בקואליציות שלא עשתה כמעט כלום למגר את הפשיעה בחברה הערבית.

אני לא הייתי 12 שנים בקואליציות,

זה כמו המורה שבאה בבוקר לכיתה וחצי כיתה לא הגיעה, ואז היא מעבירה את כל השעה בלנזוף בילדים שכן הגיעו, אז אותו דבר פה, נוזפים בגורמי השלטון החדשים ששלושה חודשים בקושי במשרד, שכבר מביאים תוכניות, כבר מתחילים לעבוד. אני לא אומרת שהכול מושלם, ממש רחוק מכך, אבל מתחילים לעבוד, מתחילים לעשות בכל התחומים, מבינים שמדובר פה באפליה של עשרות שנים, מדובר פה כן גם בעניין לאומי שקיים ואי אפשר להתעלם ממנו. הוא לא רק אזרחי חברתי. מדובר פה באפליה בעבודה ובחינוך וברווחה ובכל אחד מהתחומים האלה ושאם לא יתקנו את כל זה, אז גם הפשיעה, לא נוכל להילחם בה. מדברים על זה, מתייחסים לזה, נותנים לזה תקציבים משמעותיים,

הם לא יודעים לפתור כרגע, ואני כבר הייתי גם בדיונים בעבר עם הנושא הזה כי הייתי בוועדת כלכלה שטענו נגד הסיפור הזה שלא נותנים משכנתאות ולא נותנים אשראי לערבים, והראינו ממש דוגמאות של שותפים יהודי וערבי. כשנכנס הערבי אומרים לו, אתה לא מקבל אשראי, ונכנס היהודי השותף עם אותם נתונים בול לאותה חברה, וכן נתנו לו אשראי. אנחנו מראים את זה שנים על גבי שנים, אז אני לא מצפה שעכשיו הם ידעו גם בשם הבנקים לתת את כל התשובות, אבל עצם זה שאני חושבת שיש פה הבנה מערכתית שזה באמת נוגע לכל תחומי החיים, והפשיעה בסופו של דבר היא תוצאה של האפליה והקיפוח, וכן גם העניין הלאומני נכנס פה בהחלט אבל זה לא יכול להיות הספוט והפוקוס. לצד כל ההבנה הזאת,

אני חושבת שיש כמה דברים שבכל זאת כל פעם אנחנו שומעים אותם מחדש אחרי מקרים שקורים, ואנחנו הולכים לנחם ושומעים על איך מצבים שניידות לא מגיעות גם כשכבר קוראים להם. אפילו ניידת עוברת ורצים אחריה, מנסים לעצור אותה והיא אשכרה בורחת מאזור הפשע כי היא מפחדת לעצור. השוטרים מפחדים לעצור כי יש עכשיו קרב יריות. גם העניין הזה של נגישות, שלא לדבר על הגשת תלונות ועד כמה זה נגיש שפתית וכדומה, וכמו שעאידה אמרה, כמובן אנחנו עוד פעם - - - גם אפשר לדבר על כל המקרים שאני בעצמי העברתי סרטונים למשטרה על ביצוע פשעים והתעלמו ממני, והתעלמו מכל הראיות הנמצאות בסרטונים. ופענוח פשעים, נכון. אנחנו רואים שהמשטרה כשהיא רוצה, היא יודעת לפענח, וכמו שנאמר פה כבר, לרדוף ולהשיג וכדומה, ולא היו מאמצים מספיק טובים בעניין הזה. אני רוצה לסיים בשאלה שעלתה פשוט מוועדות אחרות שאני יושבת בהן ורציתי לשאול,

אם יש דיון על הנושא של מעורבות השב"כ, כי זה נושא שעלה גם תקשורתית וגם בתוך דיונים בכנסת. האם מדובר על התערבות השב"כ? האם מדובר על כלים שלא היו עד היום כדי למגר את הפשיעה? שמעתי את זה אפילו גם מהשר פריג' שדיבר על זה, אז אני אשמח לשמוע האם זה בכלל כרגע על השולחן או זה דיונים בעלמא או רעיונות פילוסופיים או יש כבר איזושהי התקדמות בנושא הזה.

תודה. התייחסות של המנכ"ל, בבקשה.

סליחה שניה, אני שאלתי אותו מקודם ואני עדיין רוצה תשובה על זה למרות שאני הולכת, אבל אני רוצה שתהיה לפחות תשובה לוועדה, מה הן התחנות שיעובו, 12 התחנות? כן, בקשה. אני אענה על השאלה הזו אבל אני רק אגיד שזאת תוכנית והיא עוד יכולה להשתנות. גם כשאתה רוצה לעבות, היא לוקחת בחשבון מוכנות מבצעית כזו או אחרת אבל אני אגיד מה התוכנית.

חורה-לקיה, ערוער, כפר כנא, מורדות חרמון, טובא, תמרה, תבור, באקה אל גרבייה, אום אל פאחם, גליל מערבי וכפר קאסם. לא לוד, לא רמלה ולא עכו. לגבי עכו, קיבלה תיגבור הגדול ביותר, שהקמנו גליל מערבי ולקחנו כל מה - - - , אז נשארה עכו לבד,

עכו תוגברה עכשיו? הוכפלה אפילו. ולוד ורמלה? ברגע שמקימים תחנות, זה טריטוריה שפעם היה לתחנה אחת, מתפצל לשניים וזה אוטומטית מחזק את התחנה - - - רק להשלים לחברת הכנסת סטרוק. נחזור למצגת, אני הזכרתי גם הפעלה של מודל בשני ישובים מעורבים של מה שנקרא save city, שהוא מודל שיש בו גם חיזוק טכנולוגיה אבל גם חיזוק לא מבוטל של תקנים ושל כוח אדם. בעכו כבר יש את המרכז העירוני שמרכזים את כל העניין, מרכז הבקרה, מצלמות מרושתות בכל העיר. יש מישהו שיושב 24. מה מעבר לזה ה- save city? רק שם ותפקיד בקשה. אני ראש אגף התכנון של משטרת ישראל. קודם כל גם ברכותיי לוועדה וההקמה והפעילות שמן הסתם תהיה גם ענפה וגם חשובה לאורך הדרך. הכוונה היא להגיע למצב שבו יש למשטרת ישראל, מעבר ובנוסף למה שיש לעיריות ופועלות במשותף עם המשטרה, יכולות נוספים גם טכנולוגיים וגם מבצעיים כדי להגיע לאירועים, לא אירועי 100 הרגילים אלא אירועים נוספים, מהר יותר, טוב יותר וערוך יותר עם יכולת גם של תצפית מעבר למצלמות שקיימות, עם יכולות תצפית נוספות, רחפנים לדוגמה, כדי באמת לטפל באירועים כשהם עוד קטנים לפני שהם מתפתחים לדברים רחבים יותר נוסח גם מה שראינו. ואיפה שני הפיילוטים יהיו? אז אנחנו עדיין לא קבענו בדיוק איפה זה יהיה. זה יהיה בערים מעורבות ובין היתר המועמדים המרכזיים, לוד ועכו. וזה מהכסף של התוכנית למאבק בפשיעה באוכלוסייה הערבית. ברור, איזו שאלה. איך נאבקים בפשיעה בחברה הערבית? השאלה מה המטרה מה- save city? אני לא מצליחה להבין. הפשיעה בחברה הערבית לא קיימת בלוד ובעכו? קיימת, ואני יודעת מה קיים בעכו ואני יודעת כמה מתוגברת המשטרה בעכו. לא מספיק. מספיק ועוד איך. ההחלטה נכונה מאוד ונבונה מאוד לשים את זה בעכו ולוד. תגבו איפה שלא נמצאת המשטרה, איפה שלא מתפקדת המשטרה, איפה שלא מגינה על האזרחים, שם צריך לעשות פיילוט. אני לא מפריעה לכם לדבר. מספיק. באמת דיברת ולא הפרעתי לך ואני גם לא מפריעה פה לאף אחד מחברי הכנסת, ורוב הדיון מתנהל בכלל שאני רק מנהלת אותו, אבל אם יש החלטה נבונה, זה לשים בעכו ולוד. אם יש החלטה שבה גם האזרחים הערבים וגם האזרחים היהודים יוכלו לחיות בביטחון, זה לשים את זה בשתי הערים המעורבות, כי אם הזכות לביטחון של אזרח היא הזכות הכי בסיסית, נפגעת, הם מפחדים לצאת בלילה, אז בוודאי שזה החלטה הכי נכונה. מי מפחד לצאת בלילה? מתי היית בעכו? אז תתפלאי, גם אני הייתי בעכו, דיברתי עם האזרחים. את יודעת שבעכו בחודש אוגוסט יש כמעט 20% של תיירות פנים? את יודעת שיהודים לא מגיעים לעכו? את יודעת שעכו תמיד הייתה על 100% תיירות? אף אחד לא מגיע לעכו היום. בנהריה 120%. לעכו אף אחד לא בא, למה? כי יש זכות לביטחון ולאזרחים במדינה הזאת מגיע. אנחנו מדברים על הפשיעה באוכלוסייה הערבית. אבל מה זה פשיעה? מי עושה את הפשיעה? אני גם בשביל ההגינות באתי ואמרתי שבסוף זה יגן גם על האזרחים הערבים וגם על היהודים ולכן זו החלטה הכי נכונה שהמשטרה יכולה לעשות. אין save city יותר משמעותית משתי הערים האלה. אזרחים ערבים ויהודים זכאים לביטחון וכל עוד זה לא קיים בשתי הערים האלה, זה החלטה נבונה.

אני רק מנהלת את הדיון אבל זה כבר היה לי מוגזם. יש גבול.

מוגזם שאנשים, אין להם ביטחון. שאנשים מפחדים להסתובב במדינה הזאת.

הערות של המשרד לגבי ההערות של חברי הכנסת? תומר, בקשה.

הוספתי כמה נקודות. אני דווקא רוצה להתחיל בנקודה האחרונה כי אני חושב שאנחנו קצת מוציאים דבר מהקשרו. save city הוא סעיף אחד מתוך אוסף מאוד ארוך של סעיפים שהצגנו כאן, לרבות העיבוי ולרבות התחנות ולרבות התוספות של הטכנולוגיה ולרבות השיטור הקהילתי ועוד ועוד. אנחנו ניסינו לייצר פה איזון בין צרכים שונים. הזכרנו גם קודם את תופעות הפשיעה או מאפייני הפשיעה. הם מגוונים, הם שונים. זה הוזכר גם על ידי חברי הכנסת עצמם ולכן ההתאמה שבנינו כאן גם באמצעות save city בצד אחד וגם באמצעות נוכחות מצד שני וגם באמצעות כלים משטרתיים בצד שלישי, אמורים להבנתנו לתת את התמהיל הכי נכון בתמונת המשאבים הקיימת שלנו כדי לענות על הכול, וכמובן כל הערה בהקשר הזה, נשמח להחיל אותה. התייחסויות מהירות לכמה דברים שהועלו כאן כדי בכל זאת לספק תשובות. חבר הכנסת אזולאי דיבר על הנושא של קריאות למוקד. אני לא הצגתי את זה כאן, אבל התוכנית הזאת כולה תלווה בתוכנית מדדים ויעדים שגם תוצג כאן בהמשך הדרך. היא עדיין בפיתוח. יש כל מיני יעדים ומדדים שאנחנו נרצה לייצר אותם והדוגמה הזאת היא אחת מהן, אז זה עוד קצת מוקדם מדי בשלב הזה אבל אחרי שהתוכנית תצא לפועל, אנחנו נגיד לאיזה יעדים אנחנו רוצים להגיע בסדרה של מדדים, וזה יהיה אחד מהם. הוזכר פה קודם על ידי חברת הכנסת סטרוק למיטב זכרוני את הבעיה עם זה שהדברים עוד לא אופרטיביים, אז תראו, יש דברים שהם פשוטים יחסית, מודלים שהם כבר קיימים ואנחנו כעת מעלים אותם על הפסים, ויש מוקדים שהם יותר קשים לפיצוח. הנושא של המכרזים ברשויות המקומיות הוא נושא קשה לפיצוח. גם אם אתה מבין שאתה רוצה לעסוק בו, הכלים שקיימים לממשלה, הכלים המשפטיים, הכלים המוניציפאליים, הכלים מעולם המקרקעין והמיסוי הם כלים מסובכים. אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו מנסים לומר כאן היום הוא שאנחנו בתוך הדיון הזה ורתמנו אליו את משרדי הממשלה האחרים. אני יכול להגיד לכם שדיון המכרזים לדוגמה, כי הוא הוזכר כאן כמה וכמה פעמים, הוא דיון שהתנהל בשולחנו של ראש הממשלה כשעל השולחן יושב היועץ המשפטי לממשלה, שר המשפטים, שר הפנים ואנחנו. האם זה מודל שמפצחים אותו ברגע? בוודאי שלא, אבל אני חושב שבין זה לבין להגיד שאלה הם משפטים כלליים ללא אופרציה מאחוריהם, אני חושב שיש עוד מרחק גדול ועדיין יש לנו עוד עבודת פיתוח לעשות. מה שאתם רואים פה הוא לא מוצר מוגמר. הדבר הנוסף שרציתי להתייחס אליו, הוזכר פה לא מעט לגבי הקשר בין שומר החומות, ערים מעורבות, פשיעה לאומנית וכו'. הנושאים האלה אמנם נושקים אבל כפי שנאמר על ידי אחרים כאן, אני חושב ששווה לקיים על זה דיון אצלך יושבת-הראש, בהזדמנות אחרת. הדבר הזה הוא לא חלק ממה שאנחנו מציגים כאן היום ובכל מה שקשור למדיניות השר, המדיניות הוצגה פה הבוקר מ-א' ועד ת' ואנחנו עובדים איתה ככתבה וכלשונה. נושא מעורבות שב"כ, לשאלתך, חברת הכנסת רוזין, אז אני חושב שהדבר המרכזי שאני יכול להגיד הוא שבצוות השרים האחרון שהתקיים בנושא הזה הוזמן ראש השב"כ כדי לנסות לסייע בחשיבה איך אפשר לעשות את הדברים טוב יותר. אני לא חושב שיש משהו בשל בהקשר הזה. אני חושב שלכל מי שהיה נוכח בחדר הזה ואני הייתי שם, מאוד ברור המורכבות כשמדובר באזרחי ישראל, וכמובן חוק השב"כ שהוא חוק שמגדיר בצורה מאוד ברורה מה מותר ומה אסור. היועץ המשפטי לממשלה מלווה אותנו בתהליך הזה ולכן כל מה שקשור בעניין השב"כ בהקשר הספציפי הזה, הוא בעיקר מבוסס על סיוע ביכולות טכנולוגיות, סיוע ביכולות מודיעיניות ולא לאיזושהי חציית קווים אדומים שקשורים לחריגה ממה שהשב"כ יכול לעשות במדינת ישראל. זה כל מה שאני יודע להגיד על זה בשלב הזה וכמובן זה דבר מאוד ראשוני. עד כאן ההתייחסויות שלי.

ביקשתי התייחסות על נושא מסוים. והוא לא ענה לך?

על מה? על כל הנושא של בדיקת שינויים מבניים בתפיסה של המשטרה, כלומר התהליך שהמשטרה צריכה לעבור כדי לשנות את היחס לאוכלוסייה. יש בתוכניות שלנו, והזכרנו את זה, כל התוכניות הקהילתיות שהתוכנית היא גדולה וארוכה, זה התייחס למעל 90% מהאוכלוסייה הערבית שצריכה לקבל את שירותי המשטרה, ויש הבדל גדול בין לתת את השירותים לאותה אוכלוסייה ומגיע להם, לבין לעלות רמה באכיפה נגד המיעוט - - - זה לא מה שאני מדברת עליו. המשטרה בשנים האחרונות גם בהקשר של החברה הערבית פועלת כדי לחזק את ההקשרה הרב תרבותית של השוטרים, פעם אחת. פעם שנייה, וחכרוש עמד גם מתוקף תפקידו בראש המאמץ הזה, יש מאמץ מתמשך של המשטרה לגייס למשטרת ישראל אוכלוסייה מוסלמית גם כדי לגוון את אופייה של המשטרה בכלל, כדי לשקף את ההרכב האנושי של החברה הישראלית. לא על זה דיברתי. עצם העובדה שלא תופסים על מה אני מדברת אומר דרשני, אומר שהמשטרה כן צריכה לקיים את הדיון הזה בתוכה. משטרת ישראל פועלת בחברה שהיא חברה חלוקה, חברה שיש בה סכסוך גם כן, ואם לא מדברים על הנושא הזה ורואים שהמשטרה היא כלי שירות יותר להבטיח את ביטחונה ולאכוף את החוק של האוכלוסייה ולא כלי נוסף כדי להשתלט ולשלוט ולדכא את החברה, אם השינוי הזה לא נעשה, כל התוכניות לא יצאו לפועל כי האמון לא ייבנה. אני מודה, אין אמון בין הציבור הערבי לבין המשטרה, ובצדק. הרווחתם את זה ביושר, אבל אני חושבת שזה תהליך שצריך לעבוד עליו וזה לא רק בהכנסת שוטרים ערבים, יהיו מוסלמים או נוצרים, מה שתגדירו. אין ספק שמשטרת ישראל מחויבת ושואפת לשרת את כלל אוכלוסיית מדינת ישראל. טוב, אני רוצה לסיים את הדיון. נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, אנחנו נשמע אותם בדיון ההמשך כי זה הצגה של המשרד לביטחון פנים בכל מה שקשור לנושא של ההתמודדות עם הפשיעה במגזר הערבי ולכן אנחנו נמשיך. ניצב חכרוש אמר פה ובצדק שהוא היה פה בהרבה ועדות, אז הוועדה לביטחון פנים פעם ראשונה מתכנסת בכנסת והיא תהיה מצד אחד הבית של המשטרה. מצד שני גם כמובן תפקח על איך כמו כל בית רגיל מתנהל, ולכן אנחנו דווקא פותחים פה פתח חדש, יום חדש ובכלל ועדה חדשה. התפקיד של הוועדה הזאת, חלק ממנגנון הפיקוח הוא באמת לוודא שהתוכנית מתקדמת, ואם לא, לקבל תשובות למה. תחשוב שאם עד עכשיו המשרד היה,

מדווח בין השר למפכ"ל, עכשיו יש כאן עוד גוף שיתערב ויפקח על התוכנית. מכיוון שבאוקטובר הוועדה בעיקר תתעסק בנושא של הרפורמה ושל התקציב מתוך מטרה שבתחילת נובמבר יהיה לך כבר תקציב מדינה, מגיוס שוטרים, ולא חסר עוד אמצעים אחרים שהמשטרה מחכה והנציבות וכל מי שחלק מהמשרד לביטחון פנים, אז אנחנו מחויבים בתחילת נובמבר להעביר את התקציב, והמפגש הראשון של הוועדה יהיה כאן על פיקוח על התוכנית, מה הם הצעדים האופרטיביים שיוצאים לדרך בעקבות התוכנית. היום גם שמרתי על כבודכם בעניין הזה, שהיום מציגים מדיניות והיום מציגים תוכנית, ולמרות שיש קצת ייאוש ותסכול, עדיין יש כאן שלוש שנים בלי תקציב מדינה, שלוש שנים בלי אפשרות להוביל אסטרטגיה בכלום. אי אפשר. בתור אחת שגם היה לי ארבע שנים שר האוצר, תקציב זה הדבר הכי חשוב אבל אם אין מדיניות ואין אסטרטגיה ואין יעדים, אז מה זה אומר שאתה מביא הרבה מיליונים? לאן אתה מכוון? מה המטרות? לכן הוועדה הזאת קודם כל תפקח שהתוכנית יוצאת לדרך, מה הם הצעדים האופרטיביים, איזה ערים נלקחות ב- save cityואיזה תוכניות אנחנו מביאים לצעירים חסרי העורף. כל דבר שתומר הציג בצורה מאוד טובה בעיניי ומאוד רצינית, וגם ההיכרות איתו, יעבור כאן לבדוק איך זה קורה בפועל. אני לא מצפה שנפתור את זה תוך חודשיים, בטח אתה לא, אבל אני כן מצפה שנתחיל לעשות צעדים אופרטיביים בתוך החברה הערבית כדי להביא לתיקון. חלק מהעניין זה גם ערים מעורבות וחלק מהעניין זה גם בחברה היהודית, כי בסוף גם שם יש את הפשעים, לכן זה מה שהוועדה הזו תעשה. במפגש הבא אני רוצה לשמוע גם את כל משרדי הממשלה, כי תומר אמר פה משהו מאוד נכון וגם השר אמר את זה וגם סגלוביץ' אמר את זה. זה לא מספיק שהמשרד לביטחון פנים והמשטרה מובילים. אם אין לנו מעטפת של כל משרדי הממשלה, זה לא מספיק. כל תוכנית אמיתית של המדינה הזאת, כולל 921, 922, זה כאשר משרדי ממשלה ביחד הכינו אותה, ולכן זה מה שאנחנו נעשה, כולל משרדי הממשלה האחרים, כולל להבין מה ההשלכות של כל אחד באירוע. היום אתה הובלת כי זה היה הדיון היום, עליכם, אבל בפעם הבאה כשאנחנו מזמינים את משרדי הממשלה, הם יפתחו אחרי משרד לבט"פ שיעביר בקצרה, והם יבואו ויגידו מה הצעדים האופרטיביים שכל משרד ממשלתי לוקח כדי להוביל את התוכנית הזאת. זה יהיה הדיון הבא שלנו,

אחרי שאנחנו נסיים את התקציב, כי באוקטובר הכי חשוב לי זה לקדם את תקציב המדינה. זה היעד. בוודאי שאם נסיים אותו, נכניס את הדיון הזה, אבל זה מה שאני רוצה לפעם הבאה. אני רוצה להגיד תודה רבה גם ללאה, מנהלת הוועדה. באמת פשוט לא נעים לי כי לא אכלו כלום, היו צמודות אליי. הקפדתי לפחות שהם ישתו מים, אבל באמת תודה רבה על הכול, על הליווי במשך היום. זה היה היום הראשון של הוועדה, יום מאוד אפקטיבי בעיניי. אני חושבת שנושא של ביטחון פנים הוא הנושא החשוב ביותר היום ואמרתי את זה בדברים שלי, אני אגיד את זה גם בסיום. אנחנו צריכים לתת לכל אזרח במדינה הזאת את ההרגשה שהוא בטוח, ובכלל לא משנה איפה הוא גר.

כל אזרח במדינת ישראל, אם הוא גר בכפר כנא, אני יודעת שאת דיברת על זה שאתה אזרח, לא צריך לירות לבית שלו. בחור צעיר בלוד שיוצא אחרי שהוא תלמיד מצטיין, יוצא מהבית, הוא לא צריך לסיים את החיים שלו ככה. באותה מידה אני רוצה שיהודי שגר בעכו ירגיש בטוח בעיר העתיקה, ובלוד, שלא יזרקו עליה בלוקים כשהיא נוסעת עם האוטו. הייתי ארבע שנים בחוץ וביטחון. אני מודעת לאיומים שיש על המדינה הזאת, אבל האיום הפנימי הוא האיום הכי חשוב. אמר את זה המפכ"ל ואמר את זה השר ואתה סגרת באמת את האירוע. אנחנו כוועדה נוודא ונעקוב שאזרחים במדינה הזאת ירגישו ביטחון, ולא משנה איפה הם גרים. אני מודה לכולם, תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:26.